רבותיי, שלום וברכה. היום ז' באדר תשפ"ג, יום פטירתו וגם הולדתו של משה רבנו. עליו השלום. כסדום היינו, לעמורה דמינו.

אם זה לא היה הביטחון שלנו, זה היה מצחיק.

תראו את כל הסקרים, מבקשים מכם,

אתם העברתם עכשיו תקציב ללא שום בשורה חברתית. זקנים חיים בעוני, אין לכם שם מילה

אוזניים להם ולא ישמעו. הבענו צער ונחמה למשפחות על ההרוגים בשבוע האחרון,

אבל אני רוצה להסתכל לרגע מהפרספקטיבה שלך

- - - לא, לא חוזר.

תבינו מה קורה בבית הזה, ולאן אנחנו מידרדרים. אז אתם רוצים לבטל את מערכת המשפט, רוצים לשלוח את נציגי

וזה קורה, שמחה, במשמרת

לצערי,

אני אומרת את זה כמובן בציניות,

ההתגברות. אני רוצה לשאול אותך מה עמדתך ומה באמת תפיסת עולמך כאשר אנחנו אומרים שמצד אחד יש התגברות ברוב מינימלי,

שלא מקובל בשום חוקה של כל ממשלה אד-הוק,

שבית המשפט

סעיף 15ב המוצע: תוקפו של חוק סותר, מוצע לקבוע כך: (א) בית המשפט העליון לא יוכל ליתן החלטה בעניין תוקפו של חוק בהתקיים כל אלה: (1) נכתב בחוק במפורש שהוא תקף,

(בסעיף זה, הוראת התגברות). (2)

אם רוצים באותו פרלמנט,

ואז לאשר בשני שלישים.

סוג של תיקון נקודתי של החוקה. זה עבר שינויים לאורך השנים ופורט במסמך של הממ"מ. אני לא רוצה להיכנס לזה. מעבר לזה, הוא

כלומר, זה היה חלק מעיגון הצ'רטר הקנדי,

הזכויות.

ב-1982, כשעשו את זה, הטעם העיקרי לעיגון ההסדר של ההתגברות היה

זה גם קיים שם וזה גם

מעבר לזה, לא היה שימוש בזה.

שהזכות לחופש עיסוק היא זכות פחות מרכזית בבחינת

לדוגמה, ברוב חוקות העולם היא בכלל לא מעוגנת כזכות. נדמה לי שבגרמניה

הטענה המרכזית נגד אומרת שאם כל הרעיון של

ואתה יכול עם ההתגברות להגיד: עם רוב כזה אני מתגבר וכן פוגע בזכויות,

בדיוק בשביל שהרוב לא יוכל לעשות את זה. אם אתה עושה שימוש סיטונאי בפסקת

בנסיבות האלה עולה שאלה מעבר לדיון העקרוני, הצגנו את הנימוקים לכאן ולכאן לגבי פסקת התגברות, לגבי עצם ההצדקה לפסקת

כבוד היושב-ראש, רק לנקודה הזאת. באמת, למה לעשות את הכפל הזה? הרי יש פה חוקים שכולם פועלים באותו וקטור. אם יש שליטה בשופטים

לפעמים זה חשוב לדיון כי זה לעניין שהוזכר. בהינתן הדרישה של הרוב המיוחס של 80% בהרכב של כל שופטי בית המשפט, וגם השינוי בהרכב, עולה השאלה האם יש הצדקה להכלה בהקשר הזה של פסקת התגברות כל כך רחבה,

אם אתה תסיט את הדיון לוועדה לבחירת שופטים, או שתראה לעצמך תפקיד לתקן כל הערה שאני אומר ואז לפתוח איתי דיון צד - - - למה? הוא מדייק בעובדות. מה לא בסדר בזה? הוא ממש לא מדייק בעובדות. ניהלנו על זה דיון לעייפה,

אני אקטע אותך - - - לא מקובל עליי.

זאת בדיוק הדוגמה שאתה מתכנן,

אורנה, תודה.

אני לא

מה עשית עכשיו, אם לא לסתום לו את הפה? אני רוצה לתת לו לדבר. אתה לא נותן לו כי אתה אומר, תגביל את זמנו ותעצור אותו.

תמשיך, בבקשה.

אני לא שמעתי דבר כזה.

- - כמו חצי מהמדינה הזאת.

ואל תיבהל מהרצון שלו לסתום לך את הפה. זאת האחריות המקצועית שלך להגיד איך אתה מפרש את הדברים.

אני לא, אני לא. אני אומר לו: תגיד מה שאתה רוצה.

אני אמרתי, הוא יגיד מה שהוא רוצה, כי זכותו. אני אומר שאם הוא

אני רק אומר שהזכויות שיש בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו,

הזכות לחירות, זכויות אסירים, עונשים ודברים כאלה, כבוד האדם. אלה זכויות שמערבות הרבה מאוד נושאים. כמובן, אי-אפשר לדעת איך ישתמשו בזה,

היתרון המרכזי שעלה גם בספרות וכנראה הוביל גם בתזכירים שראינו,

זה מה שנקרא בעידוד הדיאלוג החוקתי בין הרשויות.

כלומר, אין דיאלוג כי אין על זה ביקורת

זה מוכנס בתוך המנגנון שלנו. זאת גם ההוראה המשטרית שעליה לא ניתן להתגבר. אדוני היושב-ראש, למה להשאיר את זה מצומצם? בוא נגיד הוראה משטרית כגון סעיף זה וזה. לא הבנתי למה מנהלים דיון על משטר קנדי. אני גם לא הבנתי. זה מענה על שאלה.

אני לא הבאתי הצעה להידמות

ואז לא צריך לעשות את זה על דרך של כלל וחריגים. הנקודה השלישית היא הרוב הדרוש להתגברות.

גם בחופש העיסוק הדרישה היום היא ל-61 בשלוש הקריאות. כמו שנאמר פה, בקנדה ובאוסטרליה אין דרישה לרוב מיוחד.

ואמרנו שזה דפוס

זמני עד סוף הכנסת, פלוס שנה בכנסת הבאה. אם הכנסת הבאה מאשרת את זה, זה קבוע. למה צריך את השנה הנוספת הזאת? כדי לתת לכנסת הבאה את ההזדמנות שלה לשקול אם זה מקובל עליה או

חברי הכנסת, רציתם לשאול את היועץ המשפטי, בבקשה. אני רוצה להתייחס לנקודה שהייתה במחלוקת. לטובת סדר הדיון, שאלות ליועץ המשפטי ואם את רוצה,

אני אומרת דבר ענייני. חלילה וחס. מבחינת חלוקת זמני הדיבור, אני מציע - - - אני רוצה להביא משהו

מה הייתה המחלוקת?

אני מעירה הערה, ויש לי גם שאלה.

זה לא שייך לעניין. לא, זה לא מכבד. אני לא מבינה למה צריך לקטוע אותי בכל שלוש שניות. כי זה לא מכבד. אני מדברת בצורה הכי מכובדת שיש. זה ממש לא מכבד,

בכל פעם אנחנו רואים חלק אחר, ואני חושבת שיש משמעות להסתכל על השלם בכללותו. האם אתה חושב שכתוצאה מאישור החוק הזה או מסכת החוקים שמתגבשת פה,

בזכויות אדם, באופן כזה שזה יסיג לאחור את מערכת המשפט שלנו, שמגנה על זכויות אדם?

שוויון,

לחסן את זה מפני התגברות? לא שמעתי שום התייחסות ביחס לחוק הזה.

אין חוקה ובג"ץ יוכל להגן על מה שכתוב במפורש,

מה זה עושה ליתר זכויות האדם שלנו? עופר. אני רוצה להמשיך את הקו של חברת הכנסת פרקש הכהן, וגם

ולכן, אם זה דומה למשהו,

מסוימת והתגברות עליה זה ברוב רגיל בפרלמנט, יותר קל מזה, המודל האוסטרלי כנ"ל,

לעשות התגברות יותר קשה מאשר לתקן חוקי יסוד. דווקא מתוך האמירה של להתגבר על חוקי יסוד, זה דבר שצריך להתייחס אליו בכובד ראש כמו על חוק יסוד,

בעיניי אלה דוגמאות קשות, לאסור על אנשים ללבוש סממנים דתיים,

אלה דוגמאות שאנחנו היינו אומרים שהן פוגעות בכבוד האדם, ועל זה יש התגברות. אני חושב שמרבית הממשק של

הוא גם הוציא את המנשר הראשון

נקודה חשובה בהיבט ההשוואתי,

ביחס למצב הנוהג היום,

מותר לי לדבר? אני אומר שהמשפט מנגנון ההתגברות מאפשר פגיעה בזכויות אדם,

ביחס למצב הנוהג היום. למה המשפט הזה איננו נכון? בוודאי ביחס

כי אני מדבר על המצב הרצוי בהקשר הזה. אני לא מדבר על המצב בהשוואה להיום.

התוצאה. חברת הכנסת גבי לסקי.

לשעבר. עדיין קשה לי עם זה. אני עוד לא הפנמתי. גם לי,

כפי שאמרתם גם בסקירה המשווה וגם בהשוואה לחוק-יסוד: חופש העיסוק על פסקת ההתגברות

זה לא לאחר פסק דין אלא גם לפני.

אתה חוקקת עכשיו חוק חדש ולכן אין עליו התגברות.

למשל, חוק

וישתכנעו מטענותיה של חברת הכנסת לשעבר גבי לסקי, ויכניסו בו

לא הצלחנו להבין מה אתה אומר.

גם שאלות של אי-הבנה, יסמין.

הבין? תרשמי, בבקשה. אתה משיב לשאלה שלי - - - אתה ממשיך לדבר ואף אחד לא מבין מה אתה אומר. לא,

מנסה לסיים את דבריי בזמן

אני מבין שאת לא רוצה שאני אסיים.

היושב-ראש, האם אתה מסכים כחלופה בדיעבד? כחלופה בדיעבד? אורית, אורית, תני לי, בבקשה. אנחנו בדיון ענייני.

אני רוצה שאנשים יעקבו.

יש פה הרבה מאוד אנשים שצריכים לדבר ואני רוצה לתת להם לדבר.

הכלל אפס מחילות ואפס הבנות.

מתי אפשר להגיב? אפשר לדעת? אני חושב שהייתי נורא ברור, עופר. אמרתי, אני אדבר שבע דקות בלי הפסקה,

ולכן, אני חושב שזה המודל היותר מתאים אלינו. אני חושב שמה שצריך לפקוע זה ההתגברות.

מאחר והפסקה הזאת, שאומרת שהחוק הזה יעמוד בתוקפו על אף האמור בחוקי-היסוד בניסוח שעליו דיברנו הניסוח הזה יימחק, ייעלם באופן אוטומטי מהחוק

דהיינו, החוק הזה מתגבר על מנגנון סמכות הפסילה של בית המשפט. כאשר אני מחוקק חוק, אני חושב שהוא בסדר גמור,

בתנאי חוק-יסוד:

ויש לי מחלוקת פרשנית עם בית המשפט. לכן, אני מתגבר לא על חוק-יסוד: כבוד האדם

דיברתי עכשיו על חוק אחר.

למה אתה לא מתייחס לשאלה שלי?

האם יוכלו להגן על הזכות

האם יוכלו להגן על הזכות לקיום מינימלי בכבוד? האם יוכלו להגן על זכות חופש הביטוי? לפי ההסדר הזה.

אנחנו כבר במענה למענה כשלא היית פה.

למענה. אתה רוצה לשמוע שוב - - - לא שוב.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, ואתה בקריאה שנייה כבר.

עד כאן. אני אשמח אם כן תתייחס לחריגה מחוק-יסוד: השפיטה. מה התשובה לשאלה שלי? בית המשפט יוכל להגן עלינו בנושא זכות ההפגנה? בנושא חופש

אורית, אל תעשי חקירה נגדית ליועץ המשפטי. זה התפקיד רק של יושב-ראש הוועדה.

גלעד, אל תעזור לי. גלעד, אשמח שלא תעזור לי.

אם יחוקקו חוק, כל חוק שפוגע בזכויות, ויהיה כתוב

השתלטת על השיח. קארין ממתינה. אני רוצה להבין את הנושא הזה מתחילת הדיון. את שאלת את אותה שאלה חמש פעמים.

לא,

זה רק בדברים המצומצמים שכתובים, לא בדברים שלא כתובים בהוראה מפורשת. בעצם,

את מדברת ומדברת ומדברת. את משתמשת בשאלה שלך כדי לקחת את זמן הדיון מכל החברים שלך בוועדה.

קארין, אני רוצה לאצול לך מסמכותי. בכל פעם שמישהו יציג חוק תיאורטי שהכנסת תחוקק,

חוק תיאורטי, או שרק על פסיקות תיאורטיות את

אתה אומר על בסיס העבר.

חבר הכנסת עופר כסיף, אם בית המשפט באופן קבוע או לא באופן קבוע - - הוא הבין

בסדר, הוא ביקש שאני אסיים את השאלה.

ומבקש לתקן את אותה פגיעה בחקיקה.

לצד הגנה על זכויות הפרט יש גם מה שנקרא הגנה על זכויות קולקטיביות, בעיקר בכל מה שמדובר על הילידים. בפסק דין מאוד ידוע, שאני לא זוכר את שמו, הייתה סתירה בין הזכות של הקהילה להגן על קיומה זכות שמעוגנת בחוק לבין הזכות של פרט מתוך הקהילה להגן על זכותו

אני מתייחס לזה כאל סוגיה תיאורטית. במקרה כזה, אם הכול

כבוד האדם וחירותו.

בסדר?

נשוב ונתכנס עשר דקות אחרי המליאה.

הצבעות, בעזרת השם, מחר. אם המליאה עד שבע, תכנס בשבע? בעזרת השם. תגידו, מה נהיה

יש לנו כסף לשמונה חודשים,

וטכנולוגיה ישראלית פורצת דרך,

לא תגיע לחולים בכל העולם. בשלושים השנים האחרונות עבדנו ביחד כדי לבנות מותג מנצח,

אני קורא לכולכם, כנבחרי הציבור שלנו, לא להתעלם מהסיכון מול הסיכוי של אומת הסטרט-אפ שלנו. יש לנו הישגים מדהימים, אנשים מדהימים ותשתית ציבורית שמסוגלת לייצר

היום זהו יום זיכרון לחללי צה"ל שלא מצאו את מקום קבורתם, אבל יש עוד משהו אלה אשר נרצחו בשואה,

בקרמטוריום, היו שני סוגים של

בשעה 18:10 התחלנו את הדיון ומי שרוצה לחזור,

אנחנו הודענו בסוף הישיבה שנמשיך אחרי המליאה והם ידעו על כך.

אני חייב לומר שלא נרשמו כל כך הרבה מומחים.

שפי פז שאתמול ישבה כאן קיבלה זכות דיבור, הגיבה ש"חברת הכנסת אלהרר יושבת בוועדה על סטטוס של כלבה נרגנת. צריך עצבי ברזל כדי לא לתת לה

האם הדבר מקובל עליך? לא הבנתי, אני עכשיו יושב - - - בן אדם שמגיע

אני חושב שבתור אנשים שטוענים שאני אולי שתלטן,

אתם דורשים ממני להרחיב את תחום סמכותי כיושב ראש ועדה הרבה הרבה יותר מהמקובל.

בעיה שמחה. הכול בסדר. אני לא מפחדת.

אני אומר שוב שאני לא חושב שאני יושב

בהנחה שזה אפשרי לעשות את זה, אני חושב שזה יהיה נכון לעשות את זה טרם ההצבעה בוועדה בלי כל קשר להצבעות במקומות אחרים. הוא מקבל את זה. הוא אמר שהוא מקבל.

אני לא מבין מה הקשר להסכמה שלי כאן בסיפור הזה.

אני לא ביקשתי שלא תהיה הצבעה. יואב ביקש לפני ההצבעה. אני ביקשתי

למה?

אגב, הבאתי את זה מחומרים - - - גם נימקתי את זה. סליחה, עם כל הכבוד, הבאתי את

כנראה אחד מאיתנו שתה משהו.

גלעד, בבקשה.

התשובה הזאת, סתימת הפניות הזאת לא תעזור לך אל מול העובדה - - - תודה רבה. זה שאתה אומר תודה רבה, זה

ברגעים של עימותים ואני ישבתי כאן בדיונים בהם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הוביל את הוועדה המיוחדת לעניין חוק הלאום והיו כאן רגעים לא פחות

גלעד.

עכשיו אני בזכות דיבור.

בסדר גמור. אני עוצר אותך לשנייה. עצרת אותי? בסדר

מבלי שהונחה חוות דעת כתובה בנושא מאוד

חוסר היכולת שלך להמתין עוד מספר ימים למיצוי הדיון, הדבר הוא עוד עדות במסכת העדויות וחשוב שהציבור יבין את זה, כשאתם מתכוונים להשלים את החקיקה בנושא הוועדה

לא קונצנזוס אבל מתוך איזשהו רצון להציג תפיסת עולם משותפת שנותנת מענה לחששות של כל צד. בסדר, הציבור הישראלי ישפוט.

אין ספק ששבע דקות של תקיפה פרסונלית הן פתיח הולם לדברים

יהיה אפשר להתקדם, גם אם זה לוקח שמונה דקות להגיע לרגע הזה. דיברנו אתמול על נושא המודל הרך והמודל הקשה. אני מבין שבינתיים הדבר לא בא לידי ביטוי אבל צריך לומר,

הוא לא נקבע יחד איתנו.

זה לא משנה מכיוון שאנחנו באים עכשיו לבנות הסדר ואתה כרגע רוצה לבנות כאן הסדר חסר. אתה לא עושה את זה מתוך חוסר זמן אלא מתוך באמת חוסר רצון שלך באמת להעניק למנגנונים של הביקורת השיפוטית ושל הדיאלוג בין הרשויות ביסוס של

המחוקקת גם להחליט שהיא לא מבצעת את התיקון שיבטל את אי

עצם ההתעקשות שלך על מודל שבו 61, לא 66, לא 70, לא 80, יכולים לומר לבית המשפט העליון אל תיגע בנושא הזה, מעיד על כך שאתה כופר במודל התהליכי או הדיאלוגי בין הרשויות.

ופטת במדינת ישראל תהיה שותפה אפילו בדיון על האיזון הערכי שאנחנו רוצים להגיע אליו כדי להגן על זכויות של קבוצה אחת ולאזן את זה עם ההגנה או עם אינטרס מדינתי או עם זכויות של קבוצה אחרת. אני מקבל לפעמים שהאיזון הוא לא בין אינטרס של המדינה לזכויות. לפעמים יש התנגשות בין זכות של אדם אחד לזכות של אדם אחר.

וכאן אני אומר לחבר הכנסת פינדרוס ולחבר הכנסת מלול, צריך להבין שהשילוב הזה פלוס דבר שאנחנו לא עוסקים בו בחקיקה הזאת, הוא כבר עבר

זה כאשר ההליך, הפרוצדורה הדמוקרטית, לא מבוצעת. תפקידו של בית המשפט הוא לא להתערב בתכנים, את

עם זה אתה מסכים? בוודאי.

כי זה מה שהוא אמר. לא. אני מקריא לך את מה שהוא אמר.

הוא אמר משהו אחר. אני לא עסוק בהתנצרות לשם התנצרות.

אם אתה רוצה תפיסה כוללת, יש

זה נושא הקניין הרוחני והפטנטים. אחד הדברים הקריטיים להצלחה של תעשייה מתקדמת היום בעולם זאת עוצמת ההגנה על הקניין הרוחני שתלויה בשאלה איך נתפסת

תודה רבה גלעד. חברות ענק לא ישאירו כאן מרכזי פיתוח

גם סביב סיפור הקניין הרוחני.

אפילו לזה אתם לא מוכנים להמציא חוות דעת של מומחים. תודה רבה. תודה. אני

לכן אני חושב שבמכלול יש כאן הצהרות מאוד מאוד קיצוניות. אם אפשר לפתור את הבעיה שקיימת לשיטתך

מה הסיבה לתת לממשלה כוח מוחלט בבחירת שופטים?

אתה חושב שבחירת שופטים היא רלוונטית רק לשאלת פסילת חוקים,

אני חושב שיש גם עניין של מכלול. אני חושב שיש גם הצעה לגבי צמצום הביקורת השיפוטית בעניין של עילת הסבירות

זה בתקנון. היום היה דיון על זה בוועדת הכנסת. אפשר בבקשה לתת לגיא

יש כאן גם את האיזון הרב דורי ועוד ועוד אבל זה לא משנה. על כל הדברים האלה דיברנו בעניין בחירת

זה כל הקרחון. רוטמן, אתה לא חושב שהייתה איזושהי מגבלה עצמית על

על זה דיברתי. לא, אז למה אתה רוצה את זה לקחת?

לא אמרתי שהמצאת.

אתם קידמתם גם פה וגם במחקרים של פורום קהלת שמקדמים את הרעיון הזה שתהיה ביקורת שיפוטית

איזה מענה את המציע לו?

אבל אז הם יכולים להיכנס לקואליציה ולדרוש את זה. אבל אם אני בן הציבור החרדי או אני אישה דתית ואני רוצה להופיע בפני נשים ובית המשפט או מערכת המשפט לא מאפשרת לי את זה, ואני פונה לנציגי הציבור שלי ואני

היום אתה נמצא ברוב ולכן אתה שולט בוועדה לבחירת השופטים אבל מחר אתה תהיה מיעוט כך שגם שם תהיה מיעוט. לכן המשחק הפוליטי הזה של רוב ומיעוט לא יתאים למערכת שהיא אמורה להיות משענת למערכות השלטון ואמורה לתת יציבות למערכת

הפרקליטות או הייעוץ, שזו הצעה לא חוקתית. חלק מחברי הכנסת חשבו מה זה לא חוקתי. אפשר להתגבר על זה. מה שמתחולל עכשיו זה להסיר את כל

היום אני מקבל אתה העיקרון להיבחר ולקבל שלטון דרך בחירות, אבל מחר למה צריך את זה? אני צריך לקבע מצב שבו אני שולט לתמיד. נכון, עכשיו רוב החברים שנמצאים היום בקואליציה לא יקבלו את זה כי אנחנו בכלל לא חושבים על זה, אבל זה טבעו של אדם.

כן, כן, הוא צודק.

קבוצה מסוימת שלא נבחרת ולא עומדת למבחן, באמת יש את הבעיה הזאת. לכן אנחנו צריכים שהם יעמדו במבחן אמיתי,

של לשלוט, של להפגין עוצמה.

אני אתייחס לזה. אם כן, בוא נבחר מלך.

למה שלא נבחר מלך? אז פתרנו את

היו לי דרישות מסוימות שאני זוכר ובאו אנשי מקצוע,

ואמרו שמבחינה חוקית אי אפשר לעשות את זה.

למרות שבתוכי אני מרגיש שזה עוול שנעשה ושצריך לתקן

מה האיזון שנמצא כאן? אין איזון. אני גם רוצה לטעון בהקשר של אילו נציגי ציבור ואילו פקידים. שופטי בית המשפט הם לא "סתם" פקידים. הם נבחרו על ידי נציגי ציבור,

הוא לא יכול לרצוח ולגנוב בגלל שהוא נבחר. בסדר. מלול,

אני לא רואה כאן איזון בין שני הצדדים. אתה נותן כוח מוחלט לכנסת ולממשלה. לא מתאים לי לחזור על הביטוי הזה,

עוד קצת פוליטיקה במשפט אחד. שמחה,

לא רק פסילת חוקים אלא בכלל. מאותם אירועים משמעותיים, אני לא מזלזל בהם, אנחנו מסיקים שהופר האיזון. אני אומר

כל זה רק סיפורי אגדות שאנחנו שומעים? כל הזמן יש הידברות אבל אין הקשבה לכלום.

שוב, למי הכוח? לממשלה.

היו מבקשים אנשי המקצוע בתוך המשרדים,

דרך השרים, דרך המערכת הממשלתית המכהנת של עובדי הציבור, לתת חוות דעת כזו או אחרת. ממשלה יודעת לקחת סיכונים, נכון לעשות,

בואו נשים אותה בצד.

מה עם הזכויות - נכון לרגע זה - הלא מוגנות שיכולות להיפגע מהמהלך הזה. בואו נדע. נחליט שזה בסדר לנו? נצביע. אני אצביע נגד, אתם תצביעו בעד אבל זכותנו לדעת.

חובתנו לדעת ולא זכותנו.

ביקשתי את זה.

חברים, לי אכפת לא פחות מאשר לחברי הקואליציה במדינת ישראל. נכון שיש לי גישה אולי שונה

נאמתי במליאה, נלחמתי בממשלה בהקשרים האלה הספציפיים אבל אני אומר לכם שהרבה דברים שונו כי היו דברי טעם. אני יושב כאן שבעה שבועות ואומר דברים. אתם יודעים מה? תנו לי קרדיט, אחוז אחד אולי אני אומר דבר חכמה? היו כאן עובדות. העובדות שלא היה דיון כלכלי כמו שצריך,

היא הפרשן המוסמך של החוק. זה לא מונע להביא את זה לכנסת. זה לא

חברים, זה יגיע לכנסת. הוא לא יכול להגיע. בוא אני אגיד לך משהו. חבר הכנסת מלול, תן לי להשלים את הטיעון. מה מנע

זה לא אני לא קיבלתי,

אני רוצה את זה,

לתפקיד שלי כחבר כנסת, לדעת מה ההשלכות המדויקות של מה שאנחנו עומדים בפניו ואנחנו היום לא יודעים.

שיבוא ויעזור לאותו נבחר לבצע את תפקידו. ברגע שזה לא קורה, ולא משנה איך תעטוף את זה,

עוקפים. אתה יודע מה קורה כשנוסעים בכבישים עוקפים?

לא עובדים ברשות השופטת ואתם לא מצליחים להפנים את הבעיה. נכון, במדינה נורמלית, כמו שאתה אומר, היו מגיעים לממשלה והממשלה הייתה דנה.

לצערי הרב אותם פקידים לא מתנהלים

יואב דיבר באריכות על הפרוצדורות ואני חותמת על כל מילה. אגב, כמי שישבה ברשות המבצעת כמעט שנה וחצי, אני יכולה להגיד לך שאני לא מקבלת את האמירה הזאת שהרשות המבצעת

בוודאי לא בשנה וחצי האחרונות. לא כולל הוועדה לפניות הציבור. אני לא רוצה להתווכח איתך אבל אני לחלוטין חושב אחרת ממך לגבי תפקיד יועצים

יוצג בפניהם,

אני אומר ולו רק כעניין פרקטי, כמו בדוגמאות שהבאתי. אם עכשיו הכנסת הזאת תרצה לחוקק מחדש חודש גיוס - - - לא,

שיש הבדל. אני גם שאלתי את זה קודם. במנגנון של פינג פונג, של איזושהי התגברות,

דעת בית המשפט העליון כבר מוכרת לכנסת. אני אומר שזה דבר שלדעתי אפשר לעשות בתקנון הכנסת. אני חושב שהכלי המתאים לזה הוא הרבה יותר מתאים בתקנון הכנסת

הוא ודאי יהיה שונה בהסדריו ממה שהיה בפעמים הקודמות.

תמיד יש בו שינויים. הוא לא יהיה אותו חוק. אבל אחת ההצעות לתת לזה מענה, צריכים להסתכל בדיוק על הניסוח, אבל בזמנו בחוקה בהסכמה הם חשבו על זה שאם עושים את זה רק בדיעבד ואז עם איזשהו מינוח שמהווה מענה מלא או חלקי לפסק הדין או משהו

אני מסכים, הערות שהעירו כאן מומחים. אתה מחוקק חוק ואתה לא רוצה אפילו לשמוע את דעתו של בית המשפט העליון? השתגעת? אני אומר ששמעתי את דעתו של בית המשפט. הכנסת אומרת שאף על פי כן אני רושמת את דעת המיעוט.

סליחה שאני אומר, כמו הסיפור מעפולה, שעכשיו השתנה הרכב

אני אומר שאם אני יודע את עמדתה.

אני אומר שאפילו שאם אני מקבל את השיטה הזאת של מנגנון של פינג פונג,

השאלה איך היא יודעת. בגלל בטלות, בגלל פסק דין. התראת בטלות, אולי גם אפשר ללמוד ממנה. מהתראת בטלות אפשר

דהיינו, בעצם כאשר הכנסת מחוקקת,

זו גם הסיבה שלא עשו בזה הרבה שימוש, בפסקת ההתגברות על חוק יסוד: חופש העיסוק - הכנסת אומרת שאני עכשיו מחוקקת חוק שהוא לא

לכן זה בחוק יסוד: השפיטה. היא או מרת: אני רוצה להחריג את זה מהביקורת

מישהו אחר מ-יש עתיד שהצביע בעבר על החוק הזה. אני חושב שזה חוק שפוגע בשוויון והוא לא בסדר אבל אני מבין שצריך להעביר את החוק הזה משיקולים

בית המשפט כבר פסל חוק או חוקים בסגנון כי אחרת אני

לגייס 61 לכל חוק בכנסת הבאה ואני לא אירה באקדח הזה

אני לא בטוח שאתה צודק. לא בטוח. יהיה איזון.

פרופ' איינהורן היא הדוברת

מגיעים לכאן אנשים שללא ספק תרמו הרבה למדינת

מרגישה עוגמת נפש נוראה. באמת המלצתי להם היא שכל אלה שהגיעו מתנגדים לרפורמה, שיבקשו את המשקיעים שיבררו כיצד ממנים שופטים במדינה שלהם,

לא.

את מסתכלת על הנוסח הישן. כנראה. דבר נוסף. הבנתי עכשיו בדיון שעדיין נשארה האפשרות שתהיה החלטת ביניים בטווח לא מוגבל בזמן. בעיניי

זה הרי מה שקרה לחוק ההסדרה. שלוש שנים הוא המתין. דיברנו על זה. גם זה בנוסח. אם היא משהה אותו זמנית.

זמנית, אתה יודע כמה זמן זה זמנית. אני מבין אבל הטענה שאמרתי אני בדבריי שבית המשפט,

ייקח את הזמן אבל שייקח בחשבון שאם הכנסת רואה שהוא נמרח, היא יכולה לחוקק את החוק כמו שהיא רוצה עם פסקת התגברות ולסגור לו את הדיון. זה כאילו יהיה הגורם המהווה לסיטואציה של להחזיק, אגב, דבר שהיום אין לו מענה. אין לו באמת מענה ובעיניי הוא הדבר הגרוע ביותר במה שקיים היום, וזה גם קרה. קרה שבית משפט ביטל חוק פעמיים, בצו זמני בלי הנמקה, אפילו לא בהרכב מורחב אלא נתן את זה שופט יחיד, בדן יחיד. נכון שלפעמים הצטרפו לו החותמים אבל אמיתית דן יחיד יכול לתת את הסמכות הזאת ועכשיו תמתין עד שבית משפט ידון לך בתיק ובינתיים אין חוק ואין לך גם מענה חקיקתי כי אתה לא יכול לחוקק התגברות כי אין פסק דין להתגבר עליו.

זה קרה פעמיים בנושאים חשובים. לכן דרך אגב, אני לא בטוחה שזה רעיון טוב. לצו הביניים נדרש אותו רוב באותו כלל. עכשיו יש את זה בצו בדן יחיד. לכן השאלה אם זאת לא אקסטרה שלייקעס. זה לא אקסטרה. אני הייתי אומרת שבכל מקרה צריך להגביל את זה בזמן. כמה שנים היה הדיון על ההפרדה המגדרית באקדמיה? כמה שנים היה הדיון בבג"צ? אני לא יודע אבל זאת לא הייתה פסילת חוק. אני שואל סתם. כמה שנים היה הדיון הזה.

תשאל כמה זמן היה הדיון על הגיור הרפורמי. על הכותל, זה כבר כעשור. בסדר, בזה צריך לטפל בזמן אחר. השאלה שלי היא אם בית המשפט נותן צו, האם הכנסת יכולה ללכת ולחוקק. התשובה היא כן. זאת אחת הסיבות בגללה אמרתי שאני לא רוצה שזה רק במענה לפסק דין.

כדאי להבהיר את זה בדברי ההסבר, שזה יהיה ברור לחלוטין שזאת הכוונה. אני חושב שזה ברור. אם לי זה לא היה ברור, אני נוטה להאמין שזה לא ברור. את הסתכלת על הנוסח שכולל את ה"משנה". דבר נוסף. בהחלט אני תומכת מאוד בהשארת ההתגברות בדיעבד. גם במדינות שיש בהן חוקה, יש סמכות לתקן את החוקה. ראינו שבארץ בית המשפט פסל חוקים פעם אחר פעם וזה במענה למה שאמר עורך דין גור בליי קודם לכן. ראינו שהכנסת מנסה לשנות, מנסה לתקן וכן הלאה לפעמים אפילו בהמלצת בית המשפט עצמו ואז הנושא חוזר לבג"צ וראה זה פלא, החוק נפסל שוב ושוב ושוב. לכן עד היום זה לא הצליח. אנחנו חברי הכנסת קשיי הבנה.

דבר אחד שהבנתי שהתקבל. מאחר שבית המשפט בערכאה נמוכה יותר שנטענה בפניו טענה שהוראת חוק סותרת את חוק היסוד ולדעתו כך המצב, הוא יהיה חייב לפנות בשאילתה מנומקת לבית המשפט העליון. זה דבר חשוב מאוד.

אני מברכת אתכם גם על העניין הזה. תודה רבה. תודה רבה פרופ' איינהורן. רק להשלים את הדברים בהם התחלתי. אין לך הרבה זמן כי בשעה 21:00 מתחילה המליאה. ברצינות?

אני רוצה לברך את הוועדה כולה על ניהול הדיון. הדיון הוא דיון פורה. אשרינו שזכינו וכי תחת מנורת ישראל אנחנו זוכים לדיו כזה מכל הגוונים, אבל אני קורא לכל מי שמעורב בוויכוח הזה להשאיר את זה במסגרת הזאת ולא לרוץ לחוץ לארץ. אני שומע מכל מיני ראשי קהילות שמסתובבים שם אנשים מתוך אותו מחנה שכעת מוחה ומפעילים גורמים פוליטיים וגורמים עיתונאיים והם חשים תחושה, מאחר והם יהודים - אחד אומר לי שאלה מלשינים. בעצם הם הולכים אל המקומות בהם יש התנגדות ליהודים באופן טבעי ומעירים את השטח. נדון אותם לכף זכות. הם על פי רוב אלה שמגישים כאן את העתירות וזה יעלה להם יותר כסף ויהיה יותר מורכב להגיש עתירה. תדון אותם לכף זכות. הבנתי את האירוניה. מצד אחד הם באים לכאן להתלונן על כך שהמצב הכלכלי עלול להיות או הוא כזה שעכשיו הוא יורד, ומצד שני אותם אנשים רצים לחוץ לארץ, מאותו מחנה, ומוציאים את דיבת ישראל והם אפילו מוכנים לשרוף את ה-... שלהם כמו בירושלים של בית שני בתקופה הזאת. אני רוצה לשים הערה לחברים. אני רואה אותם. הלכתי להפגנה במוצאי שבת, אפילו צילמתי והעלו את זה כאילו אני מפגין שמאל. הלכתי לראות.

רוב המפגינים הם אותם חברים שאני פוגש אותם במאבק להקמת מדינה פלסטינית ואנחנו נגד. אני מעולם לא הפגנתי לזה. בחיים. אני מדבר על הרוב. אני ראיתי במוצאי שבת. גם אני מעולם לא הפגנתי. בסדר. אני לא מדבר עליך. הוא דיבר אליכם? הוא פנה אליכם בשיחה אישית? אם כן, אני אגן עליכם. אני לא הבנתי שהוא מתכוון אליכם. הסתכל עלינו. אני מצטער. לא התכוונתי אליכם. במחילה, תנו לי לסיים כי פנה היום. מאיר, זה היה תורם לדבר. אני לא כל כך מרוכז כמוך חבר הכנסת רוטמן ואני כל פעם מתפעל מחדש מכושר הריכוז. הלוואי עלי. אמרו דתיים וחילוניים, אבל כמעט לא היו דתיים. גם בני משפחתי שיש שם אנשי שמאל, לא היו שם. הם הרגישו איזושהי תחושה, בצדק, שהעסק הולך לכיוון לא נכון. מה שקורה היום זה יצירת אווירה שהם בעצמם צועקים על מלחמת אחים אבל הם יוצרים את הדבר הזה וזה בכל ההתבטאויות ובאיומים. אני כל כך כואב. מפקדים שאני מכיר אותם, שהיו איתי ביחידות, אני רואה אותם, השתגעו. מפקדים שמאיימים על מלחמת אחים? חברים, אנחנו יצאנו לקרבות שיכול להיות שמראש הם היו טעויות, איגופים לא נכונים. אני הובלתי מחלקה, טוב, אני לא רצה להיכנס לדברים האלה. אנחנו היינו ממושמעים. מה זה הדבר הזה? אתם מאיימים במלחמת אחים? את הדבר הזה צריך להפסיק בדיון הפורה והחשוב שקיים כאן. תודה רבה. תודה רבה, מאיר. מוטי וקנין. אני אשמח לשמוע אותך. אני צריך חמש דקות.

אני אשמח לשמוע מה שיש לך לומר. אמרתם שאתם מפגינים, לכן אני פונה אליכם.

זה בסדר גמור. הפגנה זה דבר מאוד חשוב בדמוקרטיה.

פונה אליכם, אמירה שלי, ואומר שיכולה להיות מחלוקת. אני חושב שתיקון מערכת המשפט גם מצד הוודאות המשפטית, גם מצד ההגנה על זכויות,

אנחנו מעניקים כאן לראשונה אפשרות לבית משפט - - - אדוני, אני שומע אותך מתחילת מינויך ועד היום. אני שומע את כל דעותיך, אני יודע את כל מה שאתה אומר, אני יומיים כאן ואני מקשיב לך. תן לי חמש דקות. אני נותן לך לדבר. אלה דברי הקדמה שלי לזה שאני נותן לך לדבר. אני אומר שאני פונה אליכם דווקא כאנשי היי-טק הון סיכון והרקע שלכם. אני חושב שרפורמה, חשוב שתעבור בהידברות ואני חושב שיש לכם תפקיד מאוד מאוד חשוב להביא את כולם לשולחן, בכלל לקהילת ההיי-טק ולאנשי הכלכלה ולאנשים שתורמים למדינת ישראל. אני מאוד מאוד מעריך את תרומתכם, גם אם אנחנו לא מסכימים לגבי הרפורמה. היה לי חשוב לומר את הדברים האלה אפילו לפני שאתה מדבר.

אדוני היושב ראש, חברי הכנסת הנכבדים, שמי מוטי וקנין, נולדתי וגדלתי ביפו להורים יוצאי מרוקו כמו שאפשר לדעת. אני בוגר פנימיית בויאר בירושלים. בצבא שירתי כלוחם ו-מ"פ בחטיבת הנח"ל. יש לי תואר ראשון במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. אני איש היי-טק מעל ל-25 שנים. כיזם ומנכ"ל הקמתי ומכרתי חברות טכנולוגיה וייצרתי המון כסף למדינה. ב-15 השנים האחרונות אני משקיע הון סיכון. הקרן אליה הצטרפתי גייסה בחוץ לארץ מעל למיליארד שקלים מהגופים הפיננסיים הגדולים בעולם, אותם אלה, אגב, שכרגע מתריעים על הסיכון בישראל. השקענו בסטארט-אפים ישראלים בשלבים מוקדמים, חלקם נרכשו על ידי חברות בין-לאומיות סכום כולל של מעל לחמישה מיליארד שקלים. הם הביאו המון כבוד למדינה, ייצרו מקומות עבודה להמון ישראלים צעירים, הזרימו מטבע זר והניבו הכנסות ענק ממיסים. כפי שאתם רואים אותי, אי אפשר לטעון שבאתי מהאליטה.

בויאר זה אליטה. אני לא פריבילג. בטוח לא אנרכיסט. עבדתי קשה כדי להיות מי שאני היום והנה אני כאן. אני כאן מכיוון שאני רוצה להתריע כי הצעות החוק עליהן הצבעתם ואחרות אותן אתם מקדמים פוגעות בסקטור המהותי ביותר בכלכלה הישראלית ותוך כדי כך הן פוגעות פגיעה אנושה ברווחה העתידית של כל אזרחי ישראל. אני לא איש פוליטי ואני אומר לכם: הפסיקו לדאוג לחיזוק השלטון שלכם והתחילו לדאוג לעם כולו. נו, באמת. להבנתנו סט החקיקה אותו אתם מקדמים מהווה שינוי דרסטי של שיטת המשטר הישראלית. במושגים מהעולם שלנו אתם דורסים את מערכת ההפעלה של המשטר בישראל. מי שמבין קצת במחשבים יודע שאם פוגעים במערכת ההפעלה, כל התוכנות שעובדות עליה קורסות ומתנגשות. מפתחים יודעים שלא נוגעים במערכת ההפעלה.

תנו לי לסכם לכם - וכן, אני קצת משפטן, בפשטות איך אנחנו רואים את החוקים שאתם מנסים להעביר כאן: אחד, הקואליציה ברצונה תמנה שופטים. שתיים, הקואליציה ברצונה תחוקק כל חוק. שלוש, הקואליציה ברצונה תגבור על כל פסיקה ועוד ועוד ועוד. אם החקיקה תעבור כמו שהיא, מחצית מהעם תהיה נתונה לחסדיה של הקואליציה ובהמשך, העם כולו. לדעתנו המשמעות היא שלא יהיה שוויון בפני החוק. המשמעות היא שזכויות אדם ומיעוטים יימצאו בסיכון וללא מגן. המשמעות הנוספת היא שגם נושאים פחות "חשובים" כמו כסף, כמו קניין, כמו זכויות חוזיות והתחייבויות ממשל, כמו פנסיות, יהיו בסיכון גבוה. אני רוצה להגיד לכם, כל מי שמסביר לי מה צריך להגיד להיי-טק. במשך חיי עבדתי עם מאות רבות של יזמים ויזמיות איכותיים. יזמים מעצם הווייתם הם נחושים, ליברלים, פלורליסטים, אמביציוזיים. הם לא ירצו לחיות ולתרום במדינה לא שוויונית, לא ליברלית, ללא הגנה על זכויות אדם, מדינה שמדירה אותם מההחלטות, מדינה שלא סופרת אותם ולא סופרת מיעוטים אחרים. מדינה הנתונה לגחמות השלטון ללא מגן. הם לא יקימו חברות

הם לא יקימו אותן בישראל. בנוסף, דעו לכם, ואתם יודעים את זה היטב, אנחנו חווים נסיגה ובלימה חסרות תקדים בהשקעות ממשקיעים בחול לארץ והוצאות כספים מישראל. רק השבוע בפגישה עם אחת מחברות הפורטפוליו שלי, קרן בין-לאומית גדולה אמרה לאותה חברה תוציאו את ה-20 מיליון דולר שלכם בישראל.

20 מיליון דולר יוצאים החוצה. הם רואים מולם מדינה במשבר שלטוני, לא יציבה ומכוונת להיות לא דמוקרטית. השקעות מחוץ לארץ הן מקור החמצן לצמיחת ענף ההיי-טק הישראלי. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. לקח לנו שנים רבות ומאמצים אדירים לייצר כאן תשתית ישראלית חסרת תקדים להקמת חברות היי-טק כחול-לבן המייצרות אופק חדש לדורות חדשים של צעירים וצעירות מכל רקע, מכל מוצא, מכל דת, מכל מין, להיות חלק מאומת ההיי-טק ולהצליח. את התשתית הזו אתם הורסים היום ללא הקשבה. דבר אחרון. אני מבקש מכם, אני יודע שכולם רצים קדימה. אני מבקש בכל לשון של בקשה, קחו צעד אחורה, הבינו את האחריות הלאומית שלכם, הבינו שהחקיקה צריכה להיטיב עם כל העם ולא רק עם המשטר. שנו את הפוקוס, שימו אותו על העם , הפסיקו את החקיקה. אם צריך, תקנו בשותפות אמיתית את מה שצריך תיקון. אם צריך, חזקו ביחד את מה שצריך חיזוק. תודה רבה. תודה רבה. שלח לי את מספר הטלפון של השותפות שאיתה אני יכול לדבר ולעשות את זה, אני מודיע לך שאני אעשה את זה ואני לא אחסוך כל מאמץ. רק תן לי מספר טלפון עם מי לדבר ולעשות את זה בשותפות ואני עושה. כאן. זה המקום. זה המקום, מול כל עם ישראל. אני יושב כאן חודש ואין לי כאן כתובת. לצערי הרב אין לי כתובת. אני אשמח מאוד לקבל ממך מספר טלפון של מישהו שאני יכול לדבר איתו. אני אומר את זה לא כקלישאה. לצערי הרב אף אחד לא מוכן. לא מוכנים לדבר. אני שומע מההיי-טקיסטים דברים אחרים. יש לי חברים היי-טקיסטים. לכן הם לא כאן. נשמע את עו"ד אברהם ראסל שלו מפורום קהלת. תודה. אני רוצה לדון בשאלה מי יכול להכריע בין ערכים מתחרים. מתנגדי הרפורמה המשפטית שואלים אם התנאים לביקורת שיפוטית יוקשחו, מי יגן על הזכויות שלהם? מה אם הכנסת תפגע בחופש הביטוי או תבטל את הבחירות? השאלה מניחה שיש מחנה של אזרחי ישראל שמחויבים לזכויות אדם וזכויות אזרח ויש מחנה שני הזומם להפר אותן, אך הנחה זאת חוטאת לאמת. הציבור הישראלי ברובו מחויב לעקרונות הדמוקרטיה, לזכויות האדם ושוויון בפני החוק. אנחנו מחולקים בשאלה מה היקפה של כל זכות במציאות של ערכים מתחרים ובשאלה הזאת אין לשופטים בהכרח יתרון על פני נבחרי ציבור המשקפים תפיסות שונות בחברה הישראלית. כאשר הכנסת מחוקקת חוק, חוק זה מבטא איזון ערכי אחד שהתקבל לעומת איזונים אפשריים אחרים. לפעמים אנחנו שומעים שהתרבות הישראלית מאוד שונה מהתרבות האירופאית, הציבור הישראלי לא הפנים את ערכי זכויות האדם ולכן אי אפשר לסמוך עליו לנהל את עצמו בלי מבוגר אחראי. תיאור זה הוא אנטי היסטורי בעליל. מדינת ישראל היא בין מיעוט המדינות הקיימות שהיו דמוקרטיות מיום היווסדן. כאשר התנועה הציונית קמה, היה ברור מאליו שמוסדותיה יפעלו באופן דמוקרטי. פרופ' דניאל אלעזר ז"ל מאוניברסיטת בר אילן חקר את הפוליטיקה היהודית והראה שבקהילות ישראל, במהלך שנות הגלות, הייתה מסורת ענפה של פוליטיקה שיתופית וקהילתית. הדמוקרטיה הישראלית צמחה מתוך המסורת הדמוקרטית והשיתופית של עם ישראל. ההיסטוריון הנודע פול ג'ונסן שהלך לעולמו לאחרונה כתב על עם ישראל: "אנחנו חבים להם את רעיון השוויון בפני החוק, האלוהי והאנושי גם יחד, את קדושת החיים וכבוד האדם וגופו, את מצפונו של היחיד ולפיכך גם את הגאולה האישית, את מצפון הקולקטיב ולפיכך גם את האחריות החברתית, את השלום כאידיאל מופשט ואת ה-... כבסיסו של הצדק". אני אומר ערכים אלה היו ידועים אצלנו הרבה לפני עמי אירופה. כאשר החברה הישראלית ניצבת למשל בפני סוגיה קשה של הסתננות והגירה בלתי חוקית, היא צריכה להחליט איזה ערכים להעדיף. האם אנחנו מבקרים את זכות הקניין והתעסוקה של המהגרים הלא חוקיים? מצד שני עומדת לאזרחי ישראל הזכות לקבוע מי ייכנס לארצם ובאילו תנאים. מה עם זכויות אזרחי המדינה? עליהם ייפול נטל ההגירה הלא חוקית, במיוחד על האזרחים החלקים ביותר. אין לבית המשפט תשובה טובה יותר מכל אחד שיושב כאן היום. במציאות הישראלית כאשר חברה מחויבת לזכויות אדם אך לא מסכימה בשאלת האיזונים, המוצא היחידי להכרעה הוא במנגנונים פרלמנטריים. הכנסת, לעומת בית המשפט, היא אחראית כלפי אזרחי המדינה. אזרחי ישראל יכולים לבחור את הנציגים שלהם שייצגו את התפיסות הערכיות שלהם. רק ההליך הדמוקרטי במסגרת הכנסת מאפשר לכל לחלקי החברה להשמיע את קולם, לדון בדילמת האיזון ולהגיע להכרעה. כאשר אין לאף אחד מאיתנו הוכחה חד משמעית שתפיסתנו הערכית היא הנכונה באופן אבסולוטי, הדרך היחידה לקבלת החלטה היא באמצעות הכרעת הרוב. בחברה הישראלית שהתברכה בריבוי תפיסות פוליטיות דתיות ערכיות, החלטות לגיטימיות יכולות להתקבל רק במסגרת פרלמנטרית. איך מאזנים בין חופש הביטוי לבין מניעת הסתה או גזענות? האם אירועים בהפרדה המגדרית פוגעים בשוויון? ואם כן, האם יש להעדיף את האוטונומיה הקהילתית? אלו שאלות בוערות שכל אזרח חייב להתמודד איתן. אין לבית המשפט את התשובה הנכונה. יש הצדקה לאפשר פסילת חוקים בתנאים מסוימים כדי למנוע פגיעות קיצוניות בזכויות אדם אך יש למנוע מצב בו שופטים כופים את תפיסות עולמם על הציבור. זכויותינו הן חשובות מדי כדי להפקיד אותן בידי בית המשפט. כאשר אנחנו דוחים את עקרון הכרעת הרוב, אנחנו מאמצים את הכרעת המיעוט. מי אמר שהמיעוט צודק? בפרפראזה לדברי רבי אליעזר דורדיא במסכת עבודה זרה אין הדבר תלוי אלא בנו. תודה. יישר כוח. זאת התשובה. תודה רבה. ד"ר אילן סמיש. אדוני היושב ראש, אינני פוליטיקאי, החשיפה לא נוחה לי אך מצב החירום שלח לי צו 8 ואני נכון למערכה כנגד מלחמת אחים וחורבן. באתי לזעוק מדם ליבי ומדם ליבו של רוב בציבור, גם אם לא רוב נבחר, שכאשר יורים בציפור נפשו, הוא כבר לא דומם. אנא, עצור את תאונת השרשרת של הרכבת שירדה מהפסים. אני דוקטור, סרן במילואים אילן סמיש, אחרי 18 שנים באקדמיה, ויצמן, העברית, בראודה, ואחרי שקידמתי דור של סטודנטים יהודים וערבים כאחד, ייסדתי ואני מנכ"ל של אמאי חלבונים, הסטארט-אפ הכי עטור פרסים בישראל ובעולם, מעסיק מעל 40 עובדים שהם הטובים בעולם, 20 סטודנטים ו-300 ספקים ישראלים אשר יחד מוציאים השנה לשוק ממתיק חלבונים מעוצב מחשב שהינו בריא,

זול ובר קיימא. חברות המזון הגדולות בעולם כבר עובדות איתנו. היום אני כאן בכאב גדול כי משקיעים מעכבים את השקעתם וחלקם דורשים היפוך שרוול,

שנהיה בבעלות חברה אמריקאית. מול פיתויים אדירים נלחמתי להקים בישראל סטארט-אפ שעושה תיקון עולם הלכה למעשה. זכיתי לתמיכה של עבודת קודש מרשות החדשנות, עמותת סטארט-אפ ניישן סנטרל, חממת דה קיצ'ן ומשקיעים ישראלים שהובילו גיוסים ממשקיעים מארבע יבשות, שהרי הרוב המכריע של השקעות ההיי-טק מגיע מחוץ לארץ אך יד אחת תומכת ויד שנייה חותכת. "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בין ה' בראש ההרים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים", כתב ישעיהו בחזונו.

הגויים נוהרים בבריחה מהר בית הסטארט-אפ ניישן, נישאים על רעמי המהפכה המשטרית. הם פועלים כברק ובמהירות האור מוציאים את כספם מישראל. במקביל, הרוב המוחלט של מומחי הכלכלה,

הביטחון פועלים כנגד החוקים המוצעים כמו שמעולם לא פעלו. רבים בחרו במפלגות הקואליציה ובהם גם ילדיי שלומדים בישיבת מרכז הרב ובסמינר תורני המכללה. אך בוחריך מבינים שרימו אותם, שיוקר המחייה, החינוך ומשפט הצדק אינם מעניינים אתכם, לא ציונות ולא דתית. רבנו תם פסק שאין לרוב סמכות לתקן תקנה חדשה בעיר כאשר היא פועלת לטובת הרוב אך פוגעת במיעוט. לדעתו החלטות הרוב הנבחר בדומה להכרעות בית הדין צריכות להיות אובייקטיביות ועל הנבחרים לראות את טובת כלל הציבור לנגד עיניהם. בבא בתרא, בבא קמא סימן קע"ט. אני מודע לכך שלאחר הראשונים היו דעות נוספות בסוגייה המורכבת הזאת. הציונות היא מגילת העצמאות שאתה רומס עד עפר. מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. הציונות הם סביי וסבותיי שעבדו עם בן גוריון ו-ויצמן להקים מדינה, שפעלו במוסד במבצע עזרא ונחמיה להעלאת יהודי עיראק, שהם ואבי נלחמו בפרעות ובמלחמות ישראל. הציונות היא בת זוגי שכלה את אחיה בלבנון, הציונות היא אמי ברכה ז"ל שנתנה סיוע נפשי בעמותת עמך לנפגעי שואה ובמשרד הביטחון לנפגעי מלחמתנו.

טוב שנפטרת במפתיע ביום הבחירות ונמנע ממך הצער של הימים הנוראים האלה של חורבן הבית והפיכתנו לדיקטטורה. אינני שמאלן קיצוני, הציונות היא גם אני שבונה את הפוד-טק ניישן אך מכל פרסיי הרבים הכי גאה בצל"ש שקיבלתי מראש אמ"ן. לי קראתם אנרכיסט? בוחריך כבר אינם קונים את צביעות טענותיך כנגד בית המשפט העליון, הם יודעים ש-10 מ-15 שופטיו נבחרו בממשלות נתניהו, שמחצית משופטיו היהודים הם ימין שמרני, השופט אמיר - בוגר צייטלין, השופטים סולברג ומינץ - בוגרי ישיבת הר עציון שמתגוררים מעבר לקו הירוק, השופטת וילנר, בוגרת אולפנת חורב. חמישה שופטים בוגרי חינוך דתי. בג"צ שמאפשר ונותן גב משפטי בין-לאומי לפעולות צה"ל בשטחים, שדאג לא לפנות את מצפה כרמים, שאילץ את כפר הוורדים להקים מקווה, שדחה את החלטת ליברמן להפסיק לסבסד מעונות לילדי אברכים, שאישר את הפיכת אוניברסיטת אריאל לאוניברסיטה, שאישר את חנינת מתנגדי תוכנית ההתנתקות העצורים, עליו אתה רוצה D-9? במסכת יומא נכתב כי "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, מפני מה חרב, מפני שהייתה בו שנאת חינם". בגלל ראש ממשלה נאשם שחרב מונחת על צווארו, אנא אל תשנא את עמנו, את בוחריך, אל תהרוס את בית מקדשנו. לאט לך. ועתה הגיעה העת לסור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו.

אנא, עצור את רעידת האדמה שמכבה את האור לגויים של עמנו.

אל תמנע ממני להקים מפעלי ייצור גדולים בצפון הארץ.

אל תפחיד את משקיעיי ותאלץ אותי להעביר את ה-אמאי חלבונים ל-אמאי פרוטאין דלוור תוך הוצאת מיסים ותעסוקה מישראל.

שחרר את מצור ההפיכה המשטרית שחונקת את ההיי-טק. עוד לא מאוחר. מה נשאר לחילוני שכמוני לומר, לאן נפנה ומאין יבוא עזרי, אנא אדוני הושיעה נא. והשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ציון במשפט תפדה, בטעות כך קראת למושב הזה, ושביה בצדקה. מאחל שלא אצטרך להיות חלק ממחאת ההיי-טקיסטים וממחאת אחים לנשק. מאחל לכולנו שבנאות דשא ירביצני ועל מי מנוחות ינהלני. אמן ואמן.

רפאל בנימינוב, סטודנט. יושב ראש הוועדה, חברי כנסת נכבדים, שלום רב. אני רפאל בנימינוב ואני סטודנט לפיזיקה בן 23 מבאר שבע, אוניברסיטת בן גוריון. אני מאוד שמח לדבר כאן היום בשמה של מחאת סטודנטים בעד הרפורמה המשפטית. בניגוד לקבוצה קטנה ורדיקלית של סטודנטים שכבר השמיעה את קולה בוועדה זו, אינני רואה עצמי כנציג הבלעדי והאוטנטי של כל הסטודנטים.

מתיימר לדבר בשם כל הסטודנטים, ואולי רק בשמם של 56 אחוזים מתוכם שעל פי סקר עדכני הביעו את תמיכתם ברפורמה. אנסה לתאר לכם בקצרה את תחושותיו של סטודנט ימני באקדמיה הישראלית. אבי תמיד הזהיר אותי לא להתבטא פוליטית באוניברסיטה, לא כי הוא מתנגד לדעותיי ולא כי הוא לא חופשי בדעתו אלא כי כמו כולם הוא יודע כי הבעת דעה פוליטית ימנית במרחב הציבורי יכולה לסגור בפני הבן אדם דלתות רבות הן באקדמיה והן בקריירה.

עוד מימי הקמת הממשלה לפני כחודשיים-שלושה, מספר סטודנטים מצומצם החל לנצל את הפלטפורמות הסטודנטיאליות לקידום מאבקים פוליטיים נגד הממשלה. המשיכו מרצים אשר בכובעם כמרצים אשר קובעים את הציון שלי עודדו את התלמידים שלהם לבוא להפגנות. סיים לא מזמן נשיא האוניברסיטה בהביעו התנגדות פומבית ופורמלית נגד הרפורמה בפלטפורמות של האוניברסיטה. תאמרו לי בבקשה איפה פה חופש הביטוי והמחשבה. אתם לא חושבים שממנו נדרש סיכון עצום לבוא לכאן ולהביע את דעתי בפרהסיה? האם אני לא לוקח בחשבון שאותם אנשים שאחראים על עתיד התואר והקריירה שלי לא מחזיקים בכוחם לפגוע בעתיד שלי? האם בן אדם שמשוכנע שאני איזה פשיסט, גם לא ינצל את הכוח הזה בשביל לפגוע בי? בדיוק בגלל אווירת הדעה האחידה השוררת באקדמיה בארץ הרשה לעצמו אותו מיעוט רדיקלי של סטודנטים לנכס לעצמו את דעתם של כל הסטודנטים ולבטא דעת מיעוט קיצונית בשם כולם. באשר לפרטי הרפורמה, הייתי שמח להביא ממש בקצרה סנגוריה לאופוזיציה ולטענותיה. יש לא מעט אמת בטענות שלהם שאכן הרוב לא יכול לקבוע, הוא לא בהכרח יותר חכם מהמיעוט וחייבת להיות עליו מגבלה כלשהי. כמובן יש אנשי מקצוע שיכולים להביע את דעתם ולעתים אף אם היא דעת מיעוט, היא הרבה יותר רצינית ושקולה. מי שחזר על טענות כאלה היה בנימין זאב הרצל שאמר את המילים הבאות: "חושב אני את המונרכיה הדמוקרטית ואת הרפובליקה האריסטוקרטית לצורות המדינה הנאות ביותר. ואולם ההיסטוריה שלו נפסקה זמן כביר כל כך ששוב איננו יכולים לכונן על רציפותה סדר מדינה כזה. הדמוקרטיה בלי הכבילה המועילה של המונרך היא מראה גם לשבט וגם לחסד, מביאה לידי לעג פרלמנטרי מול אותה כת מגונה של פוליטיקאים מקצועיים ותאבי בצע. גם אין העמים בזמן הזה מסוגלים לדמוקרטיה בלתי מוגבלת. בפוליטיקה אין שאלות פשוטות ולכן אני בוחר באריסטוקרטיה. בשביל דמוקרטיה אין אנו ישרים למדי". אלה דברים מאוד מדהימים שאנחנו שומעים מהרצל והוא בעצם חוזר אחד לאחד על טענותיה של האופוזיציה נגד הפופוליזם העממי ובעד תבונת האליטה המצומצמת אבל בניגוד לאופוזיציה הרצל לא צבוע. הרצל מביע את הטענות הללו של האופוזיציה בעד אריסטוקרטיה ולא בעד דמוקרטיה. אפילו בזמנו במאה ה-19 הוא כבר מהסס שמא דעתו מיושנת מדי. לאחר שהבאתי סנגוריה לדברי האופוזיציה אביא גם קצת קטגוריה מדבריו של צרפתי דגול, שארל לואי דה מונסטקייה, שבמאה ה-18 הגה את תורת הפרדת הרשויות וכתב בספרו על רוח החוקים: "בהתחברה לרשות המחוקקת הרשות השופטת עלולה להשתמש בצורה שרירותית בכוחה לפגוע בחייהם ובחירותם של האזרחים, שכן השופט במקרה זה הופך למחוקק. בהתחברה לרשות המבצעת, השופט עלול לנצל את כוחו לשם דיכוי". גם את דעתו על עילת הסבירות הוא לא חסך מאיתנו והוא כותב: "אם יהיו פסקי הדין ביטוי לדעתו הפרטית של השופט, תיווצר חברה שבה לא ידע איש אל נכון אלו התחייבויות הוא נוטל על עצמו בחוזים ובהסכמות אחרות עם זולתו. יכול לקרות שהחוק יהיה במקרים מסוימים מחמיר מדי, אך שופטי האומה אינם אלא הפה המביע את דבר החוק. יש עם דוממים אינם יכולים למתן לו את תוקף החוק ולא את חומרתו". גם מונטברג, הוגה השמרנים, בן המאה ה-18, בטיעוניו נגד החקיקה הפשטנית של המהפכנים הצרפתים, טוען כך: "בחוקים הקצרים שלהם יניחו מקום רב לשיקול דעתו של השופט לאחר שניפצו את מהות כל החוכמה הלמודה שבזכותה יוכל שיקול דעת שיפוטי שהוא דבר רצוף סכנות לכל המוטב להיות ראוי להיקרא שיקול דעת הגיוני". אם כן אנו רואים שאותם הוגים גדולים התנגדו לא רק להתערבות כלשהי של בתי המשפט בעבודת הרשות המחוקקת והמבצעת, התערבות שתביא בהכרח לעריצות, לא רק לערבוב שיקול דעתו והשקפת עולמו של השופט בפסקי הדין שלו, אלא בכלל לכל פסק דין שאיננו פועל יוצא של פשט המילים הכתובות בפירוש בחוק. לסיום אני קורא לראש הממשלה, לשר המשפטים, ליושב ראש הוועדה ולכל חברי הקואליציה, לכו בכוחכם זה, אנו מאחוריכם, עשו כמאמר הנביא ירמיהו "ותשובו אתם היום ותעשו את הישר בעיניי לקבוע דרור איש לרעהו". הגיע זמן האמנציפציה והגיע הזמן שהקול שלי והפתק שלי בקלפי יהיה שווה למשקל של כל פק ופתק של האזרחים במדינת ישראל.

פרופ' אברהם ארליך. תודה רבה. בדיונים אני שומע מילה שחוזרת על עצמה, מונח שחוזר על עצמו, איזונים ובלמים. המילה בלם לא קיימת בדיון על הרשויות. זה מונח טועה ומטעה. המילה בלם, משמע ברייק. במונח של מונטסקייה או בהתעסקות הדיונית בנושא מדובר על בקרה. מדובר כאן על תרגום שהוא טעות ואני רוצה להעביר את זה ליושב ראש. זה לא נמצא בחוק. הדיון עוסק ומעלה שוב ושוב את המונח בלמים. המונח בלם לא קיים בוויכוח הפילוסופי על הפרדה בין הרשויות. זאת מילה שהומצאה כאן בישראל.

צריך לתקן את זה כי זה גורם לשיבוש החשיבה בדיון. מדובר כאן על כך שהמערכת מנסה לבלום את ההליך המדיני ואסור לבלום. הרשויות קוראות ומתרחשות בכל עת ואין בלמים אלא יש בקרות. אני מציע שהתיקון של המונח הזה יעזור ויקל על החשיבה. הדבר השני. צר לי שהיועץ המשפטי של הוועדה לא נמצא וגם היושב ראש. נמצא כאן נציגו. אם יש נציג, אני מבקש שתירשם הצעתי. הרי למערכת השיפוטית יש תועלת והשופטים יכולים להציע הצעות חוק. אולי הם יכולים להוות משוב, להוות איזושהי תגובה כי הרי הם נמצאים בשטח והם רואים את המצבים. על זה בדיוק דיברתי קודם. השאלה בסדר והדיון הוא מה השורה התחתונה כשיש פינג פונג. הרבה פעמים שופטים כותבים די מפורט ואני יכול להראות לך פסקי דין כאלה. על אף שאני לא משפטן, אבל ראיתי פסקי דין כאלה ששופטים כותבים תלך בדרך הזו והזו. על זה טענו שהלכו בדרך הזו והזו וחזרו בחזרה. אולי צריך לאפשר, כמו שיש הצעת חוק פרטית, הצעת חוק שיפוטית. אני רוצה לתת לעוד מישהו לדבר. רק לסכם את ההצעה. מסלול מועדף לשופטים להציע חוקים על בסיס הניסיון שלהם על מנת להקל או לעזור בפתרון הבעיות הם מרגישים שיש בעם ולתת משוב למחוקק. תודה רבה. יוסף אדרעי, בבקשה. שלום ותודה לכולם. אני אדבר על מה שהגעתי לדבר למרות שהיה מאוד מעניין היום. אני כתבתי הרבה דברים אבל אני אסגור את זה. אני מציע למדינת ישראל להתרכז בציבור בחר, ברוב, למרות שיש כאן הרבה רעש וצלצולים אבל למעשה זה קצת יוצא מהקשרו אבל יחיד ברבים, הלכה כרבים, זה העניין של דמוקרטיה. בכל אופן, הסנהדרין, אני חושב שזה הריכוז של שומרי תורה ומצוות והדת שלמעשה כל יהודי מאמין וגם כל מוסלמי וגם כל נוצרי מאמין חייב להתרכז בו. יש משאבים גדולים מכל המאמינים באל אחד מכל העולם וגם האנשים שמאמינים במורל אנד אטיקס, ביושר, טוב צדק ויושר. צריכים לדעת שכל העולם, רוב העולם, ורוב מדינת ישראל בבחירות האחרונות הראו שהם מעוניינים לא רק לשים את היד על התנ"ך ולהישבע אלא גם מה כתוב בתנ"ך. יש כאן את הביטוי שהמחוקק כתב, לשון המחוקק, אבל המדינה הזאת עדיין מחכה לחוקה שלה. אני מאמין שהחוקה של המדינה צריכה להיכנס על ידי סנהדרין והחוקה הזאת צריכה להיות תורה שבכתב ותורה שבעל פה כפי שעם ישראל סוחב את זה ומוסר נפש ומיליונים מאיתנו מתו על קידוש השם בשביל זה. אבות אבותינו עומדים ומסתכלים עלינו היום ואומרים מה אתם רוצים, יש לכם הכול, יש לכם רוב דתי, הציונות הדתית הצטרפה ל-ש"ס ו-ג' שכמובן הם שומרי תורה ומצוות, ואנחנו לא יכולים כעדה של רוב במדינת ישראל לקיים יותר מ-פ"ז מצוות שאלה המצוות שנצטווינו בגלות, אנחנו לא יכולים לעבור ל-תרי"ג מצוות שזה הפוטנציאל המלא הרוחני והגשמי של עם ישראל אלא אם כן יש לנו סנהדרין, מינוי מלך, ... עמלק ובניין בית הבחירה. אני לא אומר את זה באופן של תחרות עם המערכת הקיימת אלא כביטוי רוחני לעם ישראל. אני רוצה להגיד שהנביא הראשון של הגאולה היה לא יהודי, היה בלעם שאמר לאנשים ששילמו לו כסף לקלל את עם ישראל, הוא אמר להם: תקשיבו, חברים, כל מה שהקדוש ברוך הוא ישים לי בפה, זה מה שאני אגיד. בסוף הוא בירך את עם ישראל. הוא היה בן אדם שהיה הכי טוב ביניהם. תנסה לקצר. אני מקצר. נכון להיום ונכון לעכשיו מדינת ישראל עוברת את התהליך הזה של מה אנחנו עושים, מה המילה האחרונה, האם זו הכנסת, האם זה בית המשפט אבל אני מאמין שבלי יסודות חזקים שמושרשים היטב, וכשאני מדבר על יסודות, אני מדבר על התורה הקדושה שהיא עמנו אלפי שנים ועוד לפני זה יוסף הצדיק היה יועץ של פרעה מלך מצרים והציל את מצרים משבע שנות רעב והציל את כל העולם רעב, אז היועצים והשופטים שהתורה מדברת עליהם, יש להם את היכולת של "והסר ממנו יגון ואנחה", להוציא מאיתנו את הקשקושים שראינו היום. אני מאמין שעם ישראל צריך לקחת את עצמו ברצינות ולעשות את מה שלשמו הוא הגיע לכאן לעשות ולהראות לכל העולם שאנחנו יכולים להיות אור לגויים ולהתחיל לדבר על הנושא המרכזי שהוא תורת ה'.

תודה רבה לכולם. אני נועל את הישיבה. מחר בשעה 09:00 בבוקר מתכנסים להצבעה. מניסיוני זה ייקח קצת זמן עד שיתחילו את ההצבעה אבל בכל אופן מחר בשעה 09:00 מתכנסים.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 21:25.